על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (בחירות לוועד מקומי במועצה אזורית), התשפ"ג-2023, פ/799/25 של חברת הכנסת שרן מרים השכל והצעת חוק לתיקון פקודת המועצות המקומיות (בחירות לוועד מקומי במועצה אזורית),

פ/2787/25 של חבר הכנסת ניסים ואטורי שנמצא כאן ויציג את הצעת החוק שלו. הצד החיובי קודם כל, שאנחנו ניצור דמוקרטיה על ידי כך שהבחירות לוועדים יהיו כמו בחירות למועצות. פה אנחנו לא דנים בדמוקרטיה, אנחנו עושים דמוקרטיה. אנחנו בעד דמוקרטיה והרעיון הוא שיהיו בחירות חופשיות יחסיות גם לוועדים, בדיוק כמו שיש למועצות ולעיריות. לא ייתכן מצב ש-10% או 20% שאדם קיבל, הוא ייבחר בעזרתם ליושב-ראש הוועדה וזה קרה.

אני חושב שראוי לשנות את זה, לעשות את זה יחסי וגם להגדיל את אחוז החסימה. מה שקורה היום הוא שאתה מקבל קולות, יש לך נציג אחד ואז יש חוסר איזון. כל תוצאה של בחירות יכולה להביא לזה. היו מקרים של אדם שקיבל 70 קולות, אדם אחר קיבל 350 קולות. זה עם 70 הקולות הוא יושב-ראש הוועד היום. אבל זה לא בגלל תוצאות הבחירות אלא בגלל משא ומתן קואליציוני משובח שהוא עשה אחר כך. לא, זה עניין של אחוזים. מספר המנדים לא מחולקים לפי מספר הקולות. אם קבלת 350 יש לך שני מנדטים, הבא בתור קיבל 100 ויש לו מנדט אחד. חברת הכנסת השכל בבקשה. קודם כל תודה לך אדוני היושב-ראש שאתה מקיים את הדיון. לדעתי זה דיון דחוף לאור הבחירות המוניציפאליות המקומיות. יש אומרים שזה גם על גבול המאוחר מידי. זה על גבול המאוחר, אבל ההצעה עלתה לפני חודשיים ואני יודעת שהיה עומס בוועדה בגלל תקציב המדינה. היה עומס.

אני רק אומר לך שזה לא מתקרב לעומס שאתם העמסתם עלינו בתקופת התקציב. אנחנו לקראת הבחירות המקומיות והחוק הזה חשוב וקריטי כי יש סוג של לקונה. כשאנחנו מדברים על כמות המנדטים שמחולקים בוועד המקומי, אנחנו מכירים את שיטת המנדטים ברשות המוניציפלית בערים והיה ראוי שגם בוועד זה היה מחולק לפי מנגנון דומה. מה שקורה ברשויות המקומיות, אם נשארת יתרה ויש מקום בוועד, יש סיטואציה קיצונית שבה גם אדם שקיבל 70 קולות ולא 300 הקולות שהיה נדרש, מקבל מנדט. הרבה פעמים המנדט שווה ערך למישהו שעבד קשה וקיבל את מירב הקולות רק בשביל מנדט אחד. המטרה להשוות את הבחירות לוועד המקומי, לבחירות כמו לרשות המקומית, כמו הבחירות לעירייה. לעשות פה סדר כללי ולמנוע עיוותים כאלה ואחרים בוועדים המקומיים. אז לקחנו את המנגנון שהוא כמו המנגנון של הבחירות למועצת העירייה והמטרה היא לעשות השוואה. מה אומר המנגנון? מספר מינימום, מחלקים את כמות הקולות במספר המקומות שיש לוועד. לפי מה קובעים את מספר המינימום? לכל ועד יש כמות מסוימת של מועמדים אז אתה מחלק את זה בכמות האנשים - - - זאת אומרת שאחוז החסימה יהיה ¾ מנדט. מתחת ל-3/4 מנדט אתה לא יכול לקבל את המנדט עצמו, אתה חייב שיהיה לך מעל. כמה זה יוצא באחוזים? ברוב הוועדים זה אחוז חסימה של 15%. 100% זה כל המנדטים, מחלקים לחמישה שזה 20%, מתוך זה 75%, זה 15% חסימה.

חבר ועד מקומי אחיסמך. שמי יוסי בן שחר, חבר ועד מקומי באחיסמך. אני מדבר כי חשתי את זה על בשרי ופניתי לוועדה כי המצב לא נורמלי. יש פניות גם ממקומות אחרים? במושב גינתון השכן קרתה אותה סיטואציה. אחרי שכתבנו את הצעת החוק קבלנו פניות מהמון רשויות עד כמה החוק הזה עושה שכל. אגב, אני אישית חושבת שהיה נכון להצמיד את זה לעוד הצעת חוק שלי, שלדעתי גם בוועד וגם במועצות מקומיות אסור להתמודד מטעם מפלגה או אסור לקבל תמיכה של מפלגה, לדעתי ראוי שגם בזה - - - אין מפלגת אם בוועדים? אין סיעות. כן ראוי שאם יש מישהו חבר מפלגה ולא משנה מאיזו מפלגה, יוכל לקבל - - - במועצות אזוריות אין סיעות בכלל? אין סיעות ואין מימון. אין מימון, הם לא יכולים לקבל מימון מהפלגה. לדעתי ראוי שזה יהיה. מהמפלגה הם יכולים לקבל, מהמדינה לא. ממה שאני זוכרת כשקראתי על החוק הזה,

אם מפלגה מחליטה להשקיע מכספה, היא יכולה. המועמדים לראש המועצה מקבלים? זאת אומרת שמי שרץ עצמאית אין לו שום מימון מהמפלגה. לדעתי גם למפלגה אסור לתת. את אומרת שפנו אליך מעוד רשויות?

בוודאי, זו לקונה שנמצאת בהרבה ועדים והמטרה שאם הם מקבלים פחות מ-75% של המנדט, אז הוא לא יכול לקבל מנדט, זה המינימום שנדרש. שיטת הבחירות בוועדים המקומיים לא יוצרת שום סנן. אם בישוב מסוים סך הקולות הכשרים הוא 750 קולות וזה מתחלק ל-5 ומנדט שווה 150 קולות, אדם שקיבל 350 קולות מקבל שני מושבים ויש לו יתרה של 50. במצב תיאורטי יכולים להיות שלושה אנשים עם 60 קולות לכל אחד שזה שלושה מקומות ובן אדם עם 350 קולות מקבל רק שני מקומות. זה לא נורמלי לחלוטין. נניח וקיבלתי 350 קולות, יש לי שני מנדטים ויתרה של 50. שלוש רשימות אחרות, עם 60 קולות כל אחת, יכולה לקבל מנדט לכל אחת. יוצר ש-60, 60 ו-60 שווים שלושה מנדטים ו-350 שווים שני מנדטים. זה יוצר מצב של פיזור רשימות בצורה בלתי הגיונית. אצלנו בישוב היו חמישה מקומות עם שבע רשימות שהתמודדו, זה מצב לא נורמלי, כל אחד יודע שיביא את 60 הקולות שלו וייכנס לוועד. אנחנו רוצים להציג את הדוגמה של אחיסמך כדוגמה לבעייתיות. זה קרה בעוד ישובים, אני יכול להגיד שעלו כל מיני רעיונות במהלך התקופה, של בחירה ישירה, יצירת עוד מנגנונים ודברים נוספים. ברגע שיוצרים ועד שמורכב ממיעוט של אנשים, גם אם תחבר את כולם יחד זה ייצור מצב של - - - רצים כבודדים? לא כמפלגה? רצים כבודדים. כל אחד רץ לבד. הבעיה היא שגם מספר 2 שאתה רוצה להריץ אחריך אומרים לך שיש את המנדט שהוא 150, עכשיו תתחיל לספור מחדש כי צריך לעקוף את האחרון ברשימה. ככה זה גם בכנסת. זה יצור מצב שצריך לאחד רשימות ולהתמודד ביחד במקום לפצל את הכול.

את ה-15%, בכל מקרה הוא האחרון בתור והוא נכנס. ככה קרה לי במושב, אחד עם 50 קולות החליט מי יהיה ראש הוועד. למה בכלל רצות רשימות אצלכם? תריצו אחד אחד. אם אני שווה אלקטורלית 350 קולות, אני אעמוד בקלפי ואבקש שיצביעו לאחרים ואתחיל לחלק את הקולות? גם אין לי שום ביטחון שאני יכול לחלק אותם, זו הצבעה חשאית. אם השיטה היא שיטה של רשימות, זה גם רשימות וגם אנשים עצמאיים, כל אחד בפני עצמו. אבל אם השיטה היא רשימות, צריך לבדוק שאין עיוות. יש כמה תהליכים לדמוקרטיה, נניח יש אנשים שגרים במקום מסוים ויש רוב מהתושבים שם שחושב שצריך הרבה פרחים במקום ופחות סברס. התאחדו אותם אנשים והקימו רשימה שאומרת שרוצים יותר פרחים. בסוף זה שהם רשימה פועל לרעתם, כי אם הם היו מסתננים כיחידים יכול להיות שהם היו מצליחים יותר.

אני יודע שם יכולים. זה מיעוט ששולט על הרוב. לא הייתי אומר עד כדי כך, אבל צריך להחליט מה השיטה. אם השיטה היא רשימות, אז הרשימה הקטנה בסוף מזדנבת אחרונה. יוצא פה משהו אבסורדי שרשימה שהיא יותר גדולה בכמות האנשים ובכמות המצביעים לא תבוא לידי ביטוי - - - היא מקבלת את שני המנדטים שלה, מדברים על העודף. אנסה לתת דוגמה כדי להמחיש את העיוות. ההצעה כפי שהיא כרגע תיצור עיוותים בתוצאות הבחירות והדוגמה של אחיסמך היא דוגמה טובה שאפשר להמחיש באמצעותה את העיוות שייווצר אילו הצעת החוק תתקבל. ניקח את הבחירות האחרונות באחיסמך כדוגמה שממחישה את הבעיה. המספרים באחיסמך בשנת 2018 היו: 790 קולות כשרים. רשימה אחת קיבלה 350, שתי רשימות קילו קצת מעל 100 ועד שתי רשימות קבלו פחות מ-100 קולות.

תתקבל הצעת החוק כפי מוצעת כרגע, מספר הקולות הכשרים 800 יחולק ב-5, אחוז החסימה הוא 118 לצורך העניין, לפי החשבון הזה, הרשימה שקבלה 350 קולות שהם כ-40% מהקולות, תקבל ארבעה מושבים מתוך החמישה. ו-40% מהקולות לא יספרו בכלל. מה אחוז החסימה לפי ההצעה? 15%. זה יגרום לאנשים לא לרוץ כבודדים . זה בדיוק כמו בכנסת. בכנסת לא נוצר מצב שמישהו שמקבל 40% מקבל - - - כי בכנסת יש אחוז חסימה ולא רצים לבד. בגלל שבבחירות לכנסת קשה לעבור את אחוז החסימה אז יש לא מעט מפלגות שמתאחדות. למשל אגודה ויהדות התורה. אם כולם היו רצים בנפרד היה נוצר אותו מצב בדיוק. אבל איך את חיה בשלום עם מצב שבו 40% מהקולות מקבלים 80% מהמנדטים ו-40% מהקולות לא מיוצגים בכלל. אני יודעת שאותן רשימות הולכות להתאחד, זה הסיפור. ברגע שהן יתאחדו וברגע שהציבור ידע שעם 70 קולות הם לא יקבלו את הנציג שלהם, אז הם יעדיפו להצביע לרשימות שיכולות לעבור את אחוז החסימה. שלום לכולם, שמי אבי סופר, לשעבר חבר מועצה בחבל מודיעין, שמושב אחיסמך נמצא בתחום הישובים שלה, חלק מ-24 ישובים. לפני שבוע וחצי התפטרתי מהמליאה ונכנסתי להיות יושב-ראש ועד מקומי. אני מכיר את יוסי הרבה שנים, הוא איש עשייה גדול. מה היה לפני? היו בחירות? לא היו בחירות אבל ברגע שהתפטרתי מהמליאה, הייתי מס' 2 ברשימה של חבר המליאה שנכנס במקומי למליאה, ככה למעשה החלפתי את התפקידים בוועד המקומי. זה תפקיד קשה מאוד, בהתנדבות. מי היה יושב-ראש הוועד המקומי עד שהתפטרת? בן אדם בשם ניסים, שגם הוא לא היה המוביל ברשימה. המוביל ברשימה שלו היה עובד מועצה, מנכ"ל המועצה פסל אותו והוא נאלץ להיכנס לתהליך. זה תפקיד קשה ולדעתי אם משלבים ידיים לא צריך את כל החוקים האלה, יש המון כוחות שפועלים לפי מחלוקות ואני נגד מחלוקות. החוק הזה הוא טוב אבל לא במספרים האלה. צריך שייצגו אנשים טובים כדי שלא כל מי שרוצה להתמודד לוועד מקומי יקבע את מה שקורה בוועד המקומי. עם חלק מהדברים אני מסכים עם יוסי ועם חלק מהדברים אני חולק עליו. גם אני חושב שלחוק יש היגיון אבל לא במספרים האלה, צריך לדבר. ביקשתי חוות דעת משפטית של מומחה בוועדים מקומיים כמעט 40 שנה, עורך-דין נטע מימוני. חילקו לחברים הנכסים בוועדה את חוות הדעת, אני אשמח להפנות אותכם לכמה נתונים מתוכה. מנהלת הוועדה לא יודעת מזה. העברתי לליאת, למזכירת הוועדה שזימנה אותנו. האם כולם קיבלו את חוות הדעת?

אבל זה נמצא בטבלט. יש פה ששה עמודים מנומקים היטב. אז יש מומחים מטעם המדינה ומומחים מטעם הוועדה. אני אפנה אותכם לעמוד האחרון בחוות הדעת שאומר בדיוק מה שאדוני היושב-ראש אמר, המספרים לא הגיוניים. יש מומחה בתורת המספרים שעליו נסמכה חוות הדעת, שאומר: כדי לייצג דמוקרטי, לדעתי זה אנטי דמוקרטי במספרים האלה, כדי לייצג את המיעוט חייבים לתקן את החוק הזה במספרים נמוכים יותר. לכן אם הולכים עם החוק הזה ועם המספרים הנוכחיים, המיעוט ייפגע ולא יהיה שום ייצוג למיעוט, בטח ובטח בוועד מקומי שיש בו בסך הכול חמישה חברי ועד. אני אדגיש לאדוני שלפני הבחירות האחרונות מספר חברי הוועד באחיסמך היה

אני לא רוצה להגיד מי פנה למועצה וביקש להקטין משבעה חברי ועד לחמישה חברי ועד. לא ייתכן שגם מקטינים את הייצוג וגם מעלים את אחוז החסימה, זה מהלך אנטי דמוקרטי. יושבים פה מהתנועה לאיכות השלטון, המספרים האלה לא הגיוניים. מה המספר שאתה מציע? אני מסתמך על הדעות של המומחים. המספר שנמצא לפי המומחים זה 55% במקום ה-75%. אני חושב שוועד מקומי צריך להיות מיוצג על ידי אנשים שרוצים להוביל ולעבוד. אני מבקש להוסיף משהו בנימה אישית, יושב פה יוסי, חבר ועד מקומי, כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, יוסי הוא איש עבודה. לצערי הרב, בכל מהלך שאני מנסה לשלב את אותו אני נתקל בהתנגדות מוחלטת. אני פונה אליו פה, ליד כל האנשים - - - זה לא המקום, אני לא הולך לפתור סכסוכים.

סיימתי. הבאת חוות דעת ואתה אומר שאתה תומך בחוק ואתה חושב שהוא נכון, רק צריך לעשות את זה במסגרת אחוז חסימה יותר נמוך ולהשאיר את האפשרות לדעה למיעוט. זה לא שאתה נגד החוק קטגורית. אין שום רצון חלילה למנוע מהמיעוט להתמודד וגם להיבחר. אבל פיזור הרשימות נעשה בכוונת מכוון על מנת ליצור פיזור קולות. זה החוק, זה לא נעשה בכוונת מכוון. אין שום היגיון שעל חמישה מקומות מתמודדות שבע רשימות.

המיעוט רוצה להיבחר, הוא יכול להתאחד. גם אם נבחר אחד מרשימה אפשר לעשות רוטציה במהלך הכהונה, יש פתרונות. אם אתה מתמודד לבד אתה לוקח סיכון מאוד גדול. בגלל שיש אחוז חסימה טבעי, זה חמישה מושבים לא מאה, מבחינה מתמטית יש סיכון עצום שלא תיבחר בכלל. כדי להבטיח מנדט אחד אתה צריך להבטיח ש-20% יבחרו בך. זה אחוז החסימה הטבעי. כשאין אחוז חסימה ויש חמישה מושבים, כדי להיות בטוח שאתה תקבל מנדט אחד אתה צריך שלפחות 20% יצביעו עבורך, אחרת לא בטוח שתקבל. הצעת החוק מרעה את זה? הצעת החוק מקשה על זה עוד יותר. גם ככה יש אחוז חסימה טבעי גבוה לכן זה לא נכון שיש רציונל להתפצל, יש רציונל טבעי להתאחד כדי להבטיח את הכניסה. צריך לדבר על הרציונל של אחוז החסימה באופן כללי וההבדלים בין הכנסת לבין מקומות של ועדים. גם רשויות. ברשויות מספר המנדטים יוכל להגיע ל-31 מנדטים ואני לא מדבר על הכנסת שזה מגיע ל-120 מנדטים ואז אומרים שלא רוצים שבתוך ה-120 מנדטים תהיה מפלגה של מנדט אחד או שניים שישלוט בדברים. כאן, מלכתחילה יש רק חמישה מנדטים. אבל היחס תואם את מספר התושבים. הוא אומר שבגלל שיש מעט מצביעים בסוף יהיה מצב שלא יהיה ייצוג למיעוט שהוא גדול יחסית. כיום אין ייצוג לרוב. הרוב לא שולט. המצב היום הוא שהמיעוט שולט במליאה. זה נכון, זה מה שקרה אצלנו, שהמיעוט שולט ברוב.

זה לא מה שקרה אצלנו, אתה טועה ומטעה את הוועדה. זה חד משמעית, המספרים לא משקרים. תקריא לנו את הפיצול המדויק בבחירות האלה. יש 790 קולות. הרשימה הגדולה היא עם 350 קולות, פחות מחצי. ושלושת הרשימות האחרונות שנכנסו הם גם לא הרוב. אני רוצה לשמוע את הנתונים המדויקים. הרשימה הבאה קבלה 120 קולות שזה מנדט אחד. רשימה עם 101 קבלה מנדט

הכשל היה הרבה יותר קטן ברמה הארצית.

ברמה הארצית מעולם לא היה מצב בה המיעוט שולט ברוב. בוודאי שכן.

גוש אחד קיבל יותר והיה באופוזיציה. ההבדל הוא שנקבע רף מינימום.

מה מטרתו של רף

באחדות אני עוצר.

בעיה?

לקחנו כדוגמה את המספרים של אחיסמך אבל הבנתי שפנו מעוד ועדים. האם אתם מודעים לזה כמשרד הפנים? מלבד הצעות החוק שעלו אנחנו לא מכירים פניות מיוחדות שהיו

כמו הדוגמאות שהובאו כאן זה בערך 10% מהקולות הכשרים שקיבלו מנדט, שזה בהחלט קבוצה שיכולה מספיק להגיע לייצוג. יש כאן אתגר מכיוון שהישובים מאוד קטנים, ברובם יש חמישה חברי ועד. כמו שאתה רוצה לקדש את זכות המיעוט אתה צריך גם

יש כאן שאלה של אחוז חסימה שהיא באמת איזון - - - אתה מדבר על אחוז החסימה המוצע כרגע בחוק, או שאם נלך על אחוז חסימה יותר מתון אז יש היגיון? זו שאלה של מספר וגם שאלה אם לגזור את אחוז החסימה ממנדט או

יש למעלה מ-5,000 חברי ועד בכל המדינה. הציע תומר שהשיטה תהיה בדומה לכנסת, לקחת את הקולות הכשרים ולחלק אותם.

מסוים, שהוא אחוז החסימה. שיש אחוז חסימה מהקולות הכשרים ולא ממספר המנדטים. מכיוון שההצעה מונה אחוז ממספר המנדטים,

קובעים אחוז שמתחתיו לא נכנסים לתחרות,

למשל 5% לצורך העניין ואז לא משנה גודל הוועד,

זה יותר

גם בכך שהמשך הליכי החקיקה יקודמו בהסכמת משרדי המשפטים והפנים.

מקצועית אני מצטרף לעמדה של הייעוץ המשפטי לוועדה.

לכאורה לפי הנתונים, נראית שמביאה לאחוז חסימה מאוד

זה לא שזה בל יישמע, בל יימצא ובל יראה, אבל צריך לעבד את זה כך שזה ייתן מענה, שמצד אחד יינתן ייצוג הולם לציבור הבוחרים ומצד שני קבוצות מיעוט לא יישארו

אם מדברים על רצון לפתור בעיה עקרונית הדבר הנכון הוא שהמתווה לא יחול במערכת הבחירות הנוכחית כמו שידענו להסביר שיש שוני בין רשויות גדולות עם 31 מנדטים למקומות כאלה

גם ההיערכות לבחירות היא לא כמו היערכות שיש צורך לגייס הרבה פעילים ועניינים. להגיד שהמשחק התחיל? אני לא יודע, אין משהו סטטוטורי שאומר שהמשחק

אם הולכים בשיטה הזו, אז לא 75% אלא 60% או משהו בסגנון הזה. אהבתי את הרעיון של היועץ המשפטי להכיל אותו כבר על כל שאר המקומות,

לכן אני תומך

פה זה עלול לקרות כל פעם.

מיעוט בגלל שיטה של פיצולים ושאין חשש מפיצולים.

אבל כשלא בנית גבול של אחוז חסימה,

אתה יכול לדייק בנתונים שאתה מוסר.

תסביר לי אותם. אל תפריע לי. מה זה אל תפריע לי? אל תפריע לי,

אתה כן מתבלבל. אני רוצה להשלים.

לאחר מכן 101 והחמישי שנכנס היה עם 67. לא נכנסה מתמודדת עם 60 קולות, לא נכנס מתמודד עם 50 קולות,

צריך לתת קול גם לאנשים שרוצים לבוא ולתרום, הכול

הוועד נסגר בדקה ה-90, זה לא רלוונטי לגבי זה.

אז תוכל לעזור לנו להבין את הלקונות שבעטיין אנחנו נמצאים כאן. דיברנו כבר

אשתו שנמצאת פה, טענה שגם המספרים של בעלה לא נכונים, אז אמרתי שאין טעם לתקן אותן, כי זה לא ישנה את התוצאות. אני לא רוצה לשמוע, בלי שמות אישיים ובלי

אמרו לי גם על הקודם שאין צורך והיא הגיעה. נעבור לקריאת החוק.

התשפ"ג 2022 הוספת סעיף 3א 1. בפקודת המועצות המקומיות,

(4)כל רשימה משתתפת תזכה במספר מושבים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים למודד; (5)לכל רשימה משתתפת

בין הקריאה השנייה והשלישית נדון כמובן בעניין. היו פה דעות נוספות,

היו הצעות של 55%. אני כרגע מביא להצבעה את הנוסח הזה שאנחנו

שבהינף יד יכול לשנות את הכללים הדמוקרטיים בבחירות אלה, הוא מצב בעייתי בעיננו ואנחנו מנצלים את ההזדמנות להביא בפני הממשלה את הקריאה שאנחנו חוזרים עליה מספר